האמת שאני מתרגש לעבור לנושא השני על סדר היום - הטבות בדיור עבור משרתי מילואים, במסגרת ציון יום ההוקרה לחיילי מילואים, דיון שיזם חבר הכנסת משה טור פז יחד עם חבר הכנסת יואב קיש. אני מברך את סגן השר אלון שוסטר שנמצא כאן איתנו. אם נשאר משהו בקונצנזוס במציאות המורכבת שאנחנו חיים בה, זה האחוז מכלל אוכלוסיית ישראל שעדיין נושא בנטל ומשרת במילואים. בסוף שנת 2020 קיבלתי פנייה מגדוד מילואים אחד. החיילים והמג"ד סיפרו לי סיפור מאוד מוזר שאם חייל מילואים מתגייס בדצמבר ובמהלך השירות שלו הוא חוצה את השנה הקלנדרית, התגמול שלו לא מוכפל, כלומר לא כל הימים באים בחשבון כמקטע אחד אלא זה מחולק לשניים. כשהייתי חבר כנסת באופוזיציה פניתי למשרד ביטחון,

לגלגל את הנושא הזה. בקדנציה הזאת שוב פעם פניתי למשרד הביטחון, כשפה אני חייב לציין את ההירתמות של שר הביטחון בני גנץ ונציגי צה"ל, והצלחנו לפתור את זה. בחודש מאי אותם חיילי מילואים קיבלו את התגמולים שלהם רטרואקטיבית לא רק על שנת 2021 ועל שנת 2020, גם על שנת 2019. זה אולי נראה דבר קטן שהצלחנו לעשות, אבל זה דבר מאוד מאוד גדול. אני מברך את הממשלה על ההחלטה המשמעותית מאוד שהיא קיבלה ב-9 במאי השנה. ההחלטה היא מאוד גדולה, אבל לא בכל הסעיפים היא קונקרטית ומדויקת. אני מאמין שחלק מהדברים שם דורשים חקיקה, חלק מהדברים דורשים החלטות. אני מאוד מקווה שגם בזה תוכלו להיות יעילים כמו שאתם יודעים על מנת שאותם חיילי מילואים, אותם לוחמים, מפקדים, מפקדות וחיילות יקבלו את הדבר הקטן הזה שמגיע להם, יקבלו את התודה הקטנה הזאת על זה שהם עוזבים את המשפחות, את העבודה, את השגרה, את הלימודים, שמים מדים ומשרתים אותנו בכל מיני גזרות ובכל מיני מקומות. זאת גם ההזדמנות להגיד תודה למשרתי ומשרתות המילואים על מה שהם עושים - זה בכלל לא מובן מאליו. אתם ארץ ישראל היפה, מדינת ישראל היפה, ואנחנו מוקירים לכם תודה מקרב לב. אנחנו נפתח ביוזם הדיון, חבר הכנסת משה טור

אדוני יושב הראש, תודה רבה לך על הכינוס הזה בוועדת הכספים, תודה לחבריי המילואימניקים, לאנשי צה"ל. לפני 20 שנה ישבתי בנגמ"ש שדהר את דרכו בתוך העיר טול כרם. יצא ככה שבתוך הנגמ"ש אחד מהחבר'ה היה סוכן ביטוח. כשהיינו בדרכנו ללחימה בטול כרם, אמר אחד מהחבר'ה: "תגידו, ביטוח יש לכם"? תוך כדי נסיעה 10 נגמ"שים של פלוגה ב' בגדוד 420 של חטיבת שועלי מרום עשו ביטוח חיים כדי שחלילה אם יקרה משהו הם יהיו מכוסים. דרך אגב, אחד מהחיילים מפלוגה א', אורן צמיק, לא חזר מהקרב הזה, הוא נהרג בסיבוב של מחנה הפליטים. כשכולם חשבו על הביטוח, אני חשבתי על עבודת התזה שלי באוניברסיטה שהייתה לקראת סיום, שאלתי את עצמי אם אני אזכה להגיש אותה או לא - היה לי נורא חשוב לסיים את התואר השני שלי - ובאמת כשחזרתי הגשתי אותה. למרות שהמציאות השתפרה מאז דרמטית גם חוק המילואים ב-2008, גם התיקונים של 2012 ו-2018 - עדיין אנחנו מוצאים את עצמנו ב-2022 בוועדת הכספים דנים בנושאים שבהם אנחנו יכולים כחברה, כוועדת כספים, ככנסת ישראל להוקיר בהם תודה בצורה טובה יותר למשרתי המילואים. אני חושב שמובאת כאן לוועדה הצעה בנושא של רכישת יחידות דיור, הצעה ראויה. ראוי, בעיני, שלצד ההוקרה ונקודות הזיכוי והכל נזכור שבסוף אלה אנשים שמסכנים את חייהם, או מסייעים לאלה שמסכנים את חייהם, ובלעדיהם אין לנו צבא. ברגע האמת אנחנו צריכים להיות שם בשבילם.

אני רוצה לברך בוועדה הזאת את חבר הכנסת טור פז ואת חבר הכנסת קיש על היוזמה החשובה. הנענו מחדש את ועדת השרים להוקרת המילואים. נדמה לי שה-9 במאי היה המועד של ועדת שרים אחרי מספר שנים של קיפאון בכל מיני תחומים - גם בנושא הזה. אני מאוד מקווה שההמשך יאיר פנים להמשכיות בתחום החיוני הזה. יש לנו בשבוע הבא ועדת מנכ"לים לבקרה על החלטות שקיבלנו, למעשה שרטוט פניה של ההחלטה ל-2023. פה אנחנו נוגעים בסיוע המסוים בדיור, שגם הוא לא פשוט, גם הוא לא קל. אני נוגע בדיוק בשורש הוויכוח הלגיטימי שקיים. אתם מכירים את הסיטואציה שבה כשעוסקים בנושא מסוים שהוא הכי חשוב - במקרה הזה זה הוקרת המילואים שכולנו התכנסנו לצורך הזה - מגיעים לדירקטוריון,

לוועדה ואז פתאום מסתבר שיש כל מיני היבטים נוספים. אני מניח שנשמע את הקשיים שיש בהעדפה של סקטור מסוים בהגרלה. אני שמח שהגענו להבנה עם האוצר,

עם משרד המשפטים על כך שנקים ועדה שתבשיל ותוכל לתת גם בתחום הזה את הסיוע. אם אני הולך יותר מ-30 שנה אחורה, ואני כבר איזה 10 שנים במילואים, אז במלחמת המפרץ עשיתי 100 ימי מילואים. למדתי אז מתמטיקה ומדעי המחשב. כשקיבלתי 54 במבחן כי היה לי קשה להתכונן, באתי לפרופסור לאלגברה 1 כדי לקושש כמה נקודות כי זיהיתי טעות שלו. כשבאתי לבקש את השתיים-שלוש נקודות, הוא בדק בעיון רב ואמר: "תוך כדי שעלעלתי מצאתי שתיים-שלוש נקודות שאני צריך להוריד לך, לכן תישאר ככה, אל תבוא יותר". אני רואה את הנשים והגברים איך הם חדורים. אנחנו זקוקים לכם, צריכים אתכם. אנחנו צריכים לעשות את האיזונים הנכונים. הנושא הזה הוא סוג של איזון בין צדק לבין שוויון שצריך לעשות ואני מאוד מקווה שנצליח לעמוד בו. החשיבות של צה"ל בשילוב נשים הוא גם כלכלי וגם מעבר - בצריבה התודעתית. במערך המילואים, מכיוון שהוא ארוך יותר ממערך הסדיר, יש לצה"ל אפשרות לראות את החברה האזרחית כולה. כשמוניתי להיות מפקדת נפה באוגדת עזה בני גנץ, שהיה אז הרמטכ"ל, אמר שנפל דבר מאז קום העם היהודי בכך שיש אישה אל"מית מח"טית - הבן שלי אחרי חודשיים התקשר אלי ואמר לי: "אימא, אני צריך טיפול נפשי". שאלתי אותו: "למה?", והוא אמר: "אבא קיבל איגרת מאשת הרמטכ"ל שבה כתוב: ברוכה הבאה לארגון ממ"ש מדברות, משתפות, שואלות". הבנתי שכדאי שיבינו שיש גם נשים בתפקיד ושאני אספר את זה בערב כשיתכנסו כל מפקדי הנפות של פיקוד הדרום. כשהגענו לבית של אחד ממפקדי הנפות, הנשים אמרו לי: "את לא תראי אותו בבית", כי גם לנשים היה ברור שאם יש אל"מ בחדר זה חייב להיות גבר. זה משהו שאני הולכת איתו כל הזמן. אלו הצריבות התודעתיות שאנחנו מקבלות בתור נשים. כשהייתי קצינת אג"ם במו"ס וקצינת אג"ם במל"י אז בנופש מפקדים בעלי היה מקבל צלליות ועיתון "לאישה". נתנו אז בושם לבת הזוג - גם זה הגיע שיעוף מהעולם. אפשר, אולי, לתת משחק משפחתי בגלל שהרבה זמן לא נמצאים בבית. אנחנו היום כאילו במקום אחר אבל לא באמת במקום אחר, לכן ודמני, לצערו או לשמחתו, כל פעם מקבל ממני את ניתוח האחוזים של קידום נשים. חשוב לי שנתגמל ונתמרץ את מערך המילואים וגם נפעל לזה שמהתגמול ומהתמרוץ הזה ייהנו יותר נשים. דרך אגב, זה טוב לתא המשפחתי, זה לא רק טוב לנשים. בעלי היה רוצה שאני ארוויח יותר, לכן זאת לא רק בעיה שלי, זאת בעיה של שנינו. אולי כדאי שנחשוב על תכנית תמרוץ, יושב-ראש השדולה ויושב-ראש ועדת המשנה לכוח אדם בצה"ל. קיבלתי

כל דרך להוקיר את פעילותם חשובה לנו כצבא, לכן עסקנו בשנה האחרונה במתן שורה של הטבות שמטרתן הוקרה ותגמול. התגמול המותאם חוצה שנה הביא למקסום של התגמול רטרואקטיבית.

שורה של הטבות נוספות, כמו מענק לימודים לס' מ"פ. השנה ניתן 100 מלגות כאלו לכאלה שהולכים להיות מ"פ. היו נושאים של מענה לתעסוקה המבצעית, רכיבים לוגיסטיים כמו מזון, כמו רכב, כמו סל גמישות למדד, כמו נופש מ"פ, ודברים נוספים שאני לא אגע בהם. במסגרת החלטת ממשלה קיבלנו שורה של החלטות בנושאים שונים, כשאחת מהן היא בנושא המפקדים במילואים, שם הוסדרו זכויות כמו הנחה של 25% בארנונה ל-100 מטר הראשונים. מתי זה נכנס לתוקף? עכשיו אנחנו נמצאים במנגנון היישום ששמנו לעצמנו להשלים עד סוף השנה. כשמשרת המילואים יפנה לרשות, אנחנו אלה שניתן את האינדיקציה ונסכם את המנגנון. הדבר השני זה ההטבה של חופשה בישראל שאנחנו מתכוונים להפעיל דרך מועדון "בהצדעה". את הגדלת תגמול מפקד פעיל משיעור של חצי נקודת זיכוי לנקודה אנחנו כבר עושים, ונקודות לקניית ציוד ספורט זה דבר שאנחנו עושים בתוך הצבא. כל זה לגבי המפקדים. מפקד זה קצין או שזה לוחם? מפקד זה מ"פ ומעלה. החלטה נוספת היא שינוי בהגדרת משרת מילואים פעיל. ההגדרה כלפי לוחמים משתנה. אם ההגדרה הרגילה היא 20 ימים בשלוש שנים, פה ההגדרה היא 15 ימים בשלוש שנים, מה שמכניס סדר גודל של כ-10,000 משרתי מילואים לוחמים נוספים לתוך הנושא הזה של משרת מילואים פעיל שמקנה שורה ארוכה של הטבות. זה גם הנחות באגרות, התאמות לסטודנטים, זכאות למועדון "בהצדעה", ודברים נוספים. סוכם בהחלטת ממשלה שיהיה מודל תמרוץ למשרתות מילואים פעילות תוך 90 יום. אנחנו מוכנים עם תזכיר לשני שינויים בחוק הביטוח הלאומי. הראשון זה משפרי שכר. מי שהעלה את שכרו ערב השירות ב-25%, החישוב של השכר לא יהיה הממוצע של שלושת החודשים אלא הגבוה ביניהם. זה נושא מסוכם שניתן לאשר אותו בתקנה, לפי חוות הדעת המשפטית שקיבלנו, ואנחנו עתידים לעשות את זה בוועדת העבודה והרווחה. השינוי השני זה העלאת ערך התגמול המינימאלי ליום מילואים למי שאינו עובד מ-204 שקלים ל-244. זה מצריך שינוי חקיקה, שינוי של חוק המילואים, עדכון של חוק המילואים. אנחנו עתידים להגיש שורה של נושאים שאנחנו רוצים לתקן בחוק המילואים, כשזה יהיה אחד מהם. אנחנו עכשיו בעבודה להסדרת הנושא של העדפה בהגרלת דירה להשכיר. סעיף נוסף זה הקמת קבוצות כושר קרבי בסבסוד של משרד התרבות ומשרד הביטחון ב-30 הישובים שיש בהם משרתי מילואים. יש סעיף שמקנה לסטודנטים שנקראו בצו קריאה חריג לצו 8 ו-9 את אותן הטבות. סעיף נוסף מגדיל את מלגת הפר"ח לסטודנטים מ-9,100 שקלים ל-10,000 שקלים. יש עוד סעיפים שקשורים למאיץ עסקי, לאקסלרטורים, לסטארט-אפים של משרתי מילואים. בנושא של הוקרת מעסיקים של משרתי מילואים פעילים אנחנו רוצים להמשיך לטפל, כי זה נושא שאנחנו נותנים לו פחות מענה היום. אנחנו נמצאים בעבודות נוספות על העמקת התגמולים, בעיקר בגין אימונים, בגין העובדה שנתוני ההתייצבות לאימונים לא מספיק גבוהים. אנחנו מדברים על השקעה בשנת 2021 של כ-2.2 מיליארד שקל, כש-1.5 או קצת יותר בימ"מ, היתר בתגמולים. יש תגמול שאנחנו נותנים מהיום ה-10 במדרגות שעולות מעבר לימי מילואים מ-1,338 עד 5,300 ש"ח, ותגמול מיוחד של 133 שקלים שאנחנו נותנים מהיום ה-32 עד היום ה-60. אנחנו עכשיו עובדים גם על תגמול לימים 5 עד 10, שזאת עבודה שאנחנו עושים בתוך הצבא, וגם לשדרג ולדייק את המענה לתגמול של החזר הוצאות נסיעה. עלו במהלך היום מספר הצעות גם בנושא של עצמאים וגם בנושא של מעסיקים ואנחנו נשתף פעולה עם כל מי שצריך כדי לחזק את משרתי המילואים גם בתחומים האלה.

עכשיו עסוקים בהטבות נוספות לשנת 2023. אנחנו עושים כרגע עבודה על דברים עוד יותר משמעותיים.

עם כלל המשרדי הממשלה, לא רק עם מערכת הביטחון כפי שהיה בהצעה האחרונה.

אופיר כהן, יו"ר העמותה למען משרתי מילואים. תודה רבה על הכינוס של הוועדה ועל היום הנפלא הזה שחשוב מאוד בכל העשייה שבונה את המנגנונים ושומרת על אנשי המילואים. אם חייל נהרג במלחמה, ביטוח החיים שהוא עשה ושילם עליו פרמיה לא תקף. זה מדהים, אבל עד היום זה היה כך. המדהים הוא שזה גם היה תקף לגבי אובדן כושר עבודה אבל לשמחתנו את זה הצלחנו לשנות לפני ארבע שנים. ועדת הכספים היא ועדה נורא מרכזית - הרבה מאוד מהנושאים שאנחנו מדברים עליהם מתורגמים בסוף לענייני כסף. אני רוצה להעלות כמה נקודות שמתורגמות לכסף שקשורות לבקשות שלנו, לרצונות שלנו ולתיקונים שאנחנו מבקשים להרבה עיוותים שעדיין קיימים בהקשרי מילואים.

ודיבר על זה מקודם תת אלוף ודמני, זה התיקון של התשלום לפי שכר מעודכן. אדם שהתחיל היום עבודה חדשה ובמקביל התחיל מילואים בחודש הראשון, אז או שהמעסיק שלו נדפק או שהאדם נדפק.

כי הוא מקבל את השכר לפי שלושת החודשים האחרונים כשהוא היה מובטל, מה שאומר שהוא לא מקבל את התגמול המלא של השכר שהמעסיק שלו משלם. זה דבר נוראי שאנחנו חייבים לתקן, כי זה פוגע במעסיקים ובחיילי המילואים. זה דורש חקיקה? בעוד שבועיים זה משתנה. כל סיפור משפרי השכר נפתר ביחד עם ביטוח לאומי. בעוד שבועיים אמורה להיות ועדת עבודה, ושם זה אמור להיכנס - - זה אישור תקנות? כן, זו תקנה.

מעלה את זה גם פה, כי בסופו של דבר כל עניין של עוד שבועיים, בטח בחיים שאנחנו מכירים פה, יכול להשתנות. עדכון שכר המינימום למשרת המילואים. חייל מילואים שהוא מובטל מקבל את המינימום - 5,800 שקל. אנחנו מבקשים שזה יוצמד לשכר הממוצע במשק. חייל מילואים שבא לבצע מילואים לא צריך להרוויח את מה שהוא הרוויח כמובטל, הוא צריך לקבל את השכר הממוצע במשק, כי בסוף המילואים הם עבודה קשה. הורדת המס על התגמול הנוסף. יש היום מס של 25% על התגמול הנוסף שחייל מילואים מקבל עד היום ה-37. אנחנו מבקשים לבטל את המס הזה. את המס על התגמול המיוחד הצלחנו לבטל בעבר, נותר מס של 25% על התגמול הנוסף. סטודנט שיכול להיות שנמצא בדרגת מס של 10%, אין צורך שישלם מס של 25%. ההחלטה הגורפת הגנרית הזאת לא באמת רלוונטית לכל החיים. שינוי נוסחת חישוב תגמול הביטוח הלאומי. החישוב היום הוא לפי 30 יום. אמנם מקבלים 140%, אבל על השישי-שבת שהוא עושה הוא לא מקבל כסף. אנחנו מבקשים כבר הרבה שנים שהחישוב יילקח לפי ימי העבודה, שזה שכר חלקי 21.67 ימי עבודה בחודש. עדכון סכום התגמול המיוחד. סכום התגמול המיוחד לא עודכן משנת 1998 כשהוא נחקק. אנחנו מבקשים שהוא יוצמד למדד לפחות מהיום ואילך. שינוי הגדרת מילואימניק פעיל. אנחנו מבקשים להוריד את זה לרף נמוך יותר, כי זה מכניס אוכלוסייה גדולה יותר. כל חייל שזמין לקריאת מילואים ומבצע כמה ימי מילואים בשנה צריך להיות בתוך ההגדרה הזאת. זה לא עולה כסף, זה רק מגדיל את האוכלוסייה הזאת שבסופו של דבר נמצאת במעין מועדון צרכנות שיכולים לתת לה כל מיני הטבות. ההטבות האלו לא עולות כל כך הרבה כסף - זה באמת כסף קטן למדינה. אגב, הכסף הזה לא צריך להגיע ישירות מהצבא. כל שקל שיש לצבא שמופנה למילואים צריך ללכת לאימונים ולציוד. צריכים למצוא את מקורות התקציב, שזה חלק מהעבודה של הוועדה הזאת, כדי לשלם את ההטבות, השינויים, הפיצויים והשיפויים שאנחנו מבקשים לכל חיילי המילואים. בעניין ההטבות, שזה הנושא הכי חי, אנחנו מברכים על העבודה המצוינת שאכ"א ביצעה, ההטבות האלו הן נפלאות. בתקשורת עלו כל מיני ידיעות על כך שזה רק למפקדים, אבל זה לא נכון. ההטבות האלו הן גם לחיילים וגם למפקדים. יש לנו סייג קטן לגבי ההבחנה בין מפקד שהוא מפקד בעורף, לבין מפקד שהוא מפקד לוחם. מפקד, לא משנה אם הוא בעורף או לוחם, מבצע את אותה עבודת פיקוד הוא צריך לנהל את הפלוגה שלו, לנהל את הגדוד שלו, והעבודה היום יומית שהוא מבצע מתבצעת לא משנה איזה מפקד הוא. אנחנו מסתייגים מההבחנה הזאת והיינו שמחים אם היא תרד או תתוקן. בדיון הקודם הייתה סערה שלא קשורה לענייני מילואים. עניין המילואים הוא עניין טהור. אסור בשום פנים ואופן שלדיונים האלה ייכנסו שיקולים שהם לא שיקולים של מילואים. מכיוון שהיום הזה לא הסתיים עדיין, יש לנו עוד טקס ואחר כך דיון במליאה, אני פונה אליכם, חברי הבית, לשמור את העניין הזה כטהור.

אמרת מילים חשובות לעניין ההטבות. לגבי מה שאמרת בסוף, אנחנו בהחלט ניקח את המלצתך ונמלא אותה ככל שאנחנו יכולים. עניין המילואים, אמרתי את זה בתחילת הדיון, זה אולי הקונצנזוס האחרון או אחד האחרונים שנשאר כאן - וכך צריך להמשיך ולהיות. טל לוי, פורום המילואימניות, בבקשה. שני נושאים קשורים אלינו. נושא אחד קשור לסיפור של חופשת

יש בשורות טובות היום ברמה של הפטור, אבל השכר שמשולם במילואים אחרי חופשת הלידה שנגזר מהמענק עצמו ומהווה פגיעה במשרתת המילואים זה משהו שנשמח שתיעשה עליו עבודת מטה מחודשת. נשאלה השאלה, האם מילואימניקיות צריכות הטבות מיוחדות בשביל לצאת ולעשות מילואים. העמדה הרשמית שלנו היא שאנחנו לא צריכות הטבות מיוחדות, המוטיבציה שלנו גבוהה מאוד לשירות. אנחנו כן חושבות שנכון יהיה לתת הטבות להורים, להקל על הורים לילדים צעירים לצאת החוצה ולשרת. מדובר על אחוז אחד מאוכלוסיית מדינת ישראל שמשרת במילואים בפועל. האחוז הזה צריך לקבל תגמול עודף. היה דין ודברים עם חבר הכנסת מהאופוזיציה - היו בדברים שלו הרבה אמת. אם המדינה רוצה לתגמל היא יודעת איך, היא יכולה, אבל כנראה שאותנו היא קצת פחות רוצה. הנחות בארנונה של 25% לאוכלוסיית המפקדים, בערך 2,600 איש, זה יפה מאוד, אבל זה צריך להיות לכולם. אני מבין שיש כוונות טובות ובאמת יש רצון טוב, לפחות מול הגורמים שאנחנו עובדים איתם בצה"ל, אבל זה עדיין לא מספיק. אני מעסיק היום רק אנשי מילואים קרביים. העלות על כל עובד שלי שהולך למילואים והשכר שלו הוא 10,000 היא 13,000. איך יכול להיות שהמדינה משלמת לי רק 10,000? האם מדינת ישראל בשנת 2022 מצפה שעסקים קטנים ובינוניים ישלמו 30% מהחשבון הפרטי שלהם?

עשיתם כבר את הצעד הזה לכיוון העצמאים שמקבלים 125% - הם צריכים לקבל 130% - אבל גם המעסיקים צריכים לקבל את אותו דבר. לפחות תשוו לעצמאים. אין שום סיבה שעסק קטן ובינוני יממן את המדינה עבור שירות מילואים של עובד שלו - זה פשוט בלתי סביר. יש הטבות נחמדות של ספורט,

המהותי הוא שמעסיקים קטנים ובינוניים, שהם רוב העסקים במשק, נדרשים לממן את מדינת ישראל עבור שירות המילואים שלה. כולם אומרים לי שאני צודק, אבל אני לא מקבל תשובה מוועדת הכלכלה ומוועדת הכספים. אלי לא פנית עם זה. זאת פעם ראשונה שאני שומע. אני חוזר ואומר את זה בכל הוועדות בכנסת וגם עכשיו, למרות שכבר החבר'ה מימיני ומשמאלי שמעו אותי כמו תוכי. אני אומר שזה לא סביר ולא הגיוני. כשהמדינה רוצה היא יודעת לעשות את זה. האם צה"ל יכול להתייחס לטענה הזאת? זה מה שהכנו במסגרת המשאבים שעמדו לרשותנו. אנחנו עכשיו מכינים הצעות ל-2023 שבהן ניקח בחשבון גם את הנושא של מעסיקים, גם את הנושא שנוגע לתמיכה באנשים שעובדים במשמרות, וגם דברים אחרים שעלו פה במהלך היום. אנחנו נגיע עם המשמעויות ונראה מה ניתן לבצע. אין לי טענה אליהם, יש לי טענה לממשלה. יש דברים קטנים שבכלל לא דורשים כסף, רק עניין של קצת תשומת לב וטיפה עבודה יותר קשה ממי שאמון על כך. יש את התגמול המיוחד שכל מילואימניק מקבל באפריל. למה הוא צריך לקבל את זה אחרי שנה וחצי? תחשבו שאני בתור מ"פ מילואים כשהייתי קורא לחיילים שלי להגיע זה היה מאוד קשה. ביחידות המיוחדות זה קל,

אפילו משחררים אנשים הביתה רק בגלל שהם עשו אפצ'י. בגדודים הלוחמים זה מאוד קשה. זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה לגייס, בייחוד את האוכלוסיות הצעירות. אם הייתי יכול להגיד לאותו אחד, "דע לך, דני, יש תגמול מיוחד של 3,000 שקל שאתה הולך לקבל עוד חודש", זה היה עוזר לי כמפקד, כי בסופו של דבר המשפחה נפגעת, המעסיק רוצה לפטר. אם החייל הגיע לרף שמגיע לו, תשלמו לו מיד אחרי המילואים, למה לחכות עם זה? יש אוכלוסייה של סטודנטים שפונה אלינו. עכשיו עשו צעד לכיוון של הסטודנטים בזה שמתחשבים בשכר הגבוה ביניהם, אבל זה עדיין לא מספיק. מלצר שמקבל 500 שקל ליום אבל עובד רק יומיים, ברגע שקוראים לו לאימון של שבוע הוא לא יקבל עבור שבעה ימי עבודה, הוא יקבל את מה שהוא עושה בממוצע החודשי שלו. זאת תוספת תקציבית שאני לא בטוח שצה"ל הוא הכתובת. אני לא יודע אם זה שייך לוועדת הכספים, אבל המל"ג מתוקצב על ידכם. תדעו לכם שיש חוסר אחידות ביחס של המכללות והאוניברסיטאות לסטודנטים. כבר יש ממוני מילואים בכל מכללה ומכללה, רק שהיחס שלהם למילואים משתנה ממקום למקום בהתאם לאופי הפוליטי של אותו מוסד. יכול להיות מצב שממונה מילואים שמקבל תקציב מאותו מוסד דואג רק להוציא ולת"מים. אני בתור מפקד מילואים מצפה שממונה המילואים באוניברסיטת חיפה ידאג לשיעורי עזר לסטודנט שהפסיד שבועיים חומר קריטי. שלא יעזור להגיש ולת"ם כי באימונים לא יעזור ולת"ם. כשיש אימון גדודי זה או שאתה נמצא בו, או שהפעם הבאה שתבוא זה בעוד שנתיים. לגבי ממוני מילואים, ודיברנו על זה עם תת אלוף ודמני, צריך לרדת לרזולוציה של כל מוסד אוניברסיטאי או מכללה כדי לראות שזה באמת קורה ונותנים את היחס העודף לאותם משרתי מילואים שנפגעים וצריכים שיעורי עזר בהשלמת החומר. יש ענף נפגעים בצה"ל - ראיתי את אחת הנציגות שלו שהייתה בוועדה הקודמת. מדובר במילואימניקים שנותנים את הבשורה האיומה מכל. מדובר על מאות מקרים בשנה. מבקשים מאותם אנשי מילואים בענף נפגעים להיות בכוננות. מה זה אומר להיות בכוננות? מצפים מהם שהם יהיו בכוננות 80 ימים בשנה. הם לא יכולים לתכנן שום מפגש משפחתי, שום נסיעה לחו"ל או משהו חיוני מהעבודה, כי הם עשויים להיות מוקפצים בשתיים בלילה להודיע לאותה משפחה אומללה שליקר לה מכל קרה משהו. ואני שואל, האם לא צריך לתגמל את אותם אנשים שנמצאים בכוננות. דביר, נתנו לזה כבר מענה. אוראל יפרח מ"דירה להשכיר", בבקשה. אנחנו כמעט שנה עובדים כדי לראות איך אנחנו נותנים איזה שהוא מענה באמצעות הפרויקטים של המדינה שאנחנו מבצעים לאותה אוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה, לאותם משקי בית שהם משרתי מילואים פעילים.

מאלה שגרים בשכירות במדינת ישראל הם צעירים עד גיל 40. משק בית כיום מוציא על דיור, בין אם מדובר בשכירות ובין אם מדובר בבעלות, סדר גודל של 35% מההכנסה ברוטו שלו. אם נצליח במהלך שאנחנו מנסים לעשות ליצור עדיפות לחיילי מילואים פעילים, נצליח לחסוך למשק בית כזה בין 7% ל-12% מההכנסה ברוטו שלו. מה צריך כדי שתצליחו? כרגע אנחנו בודקים את ההיבטים המשפטים של איך ניתן לטפל בזה עם משרד המשפטים ועם משרד השיכון. במקביל אנחנו מתחילים בתהליכים הביצועיים של הפעולה הזאת. בהגרלות של המכרזים הקרובים שלנו, במידה ונקבל את האישור המשפטי, אנחנו רוצים להכניס התניות ליזמים כדי שיוכלו לאפשר סיכויים גבוהים יותר לאותה אוכלוסייה. מה הצפי לביצוע? אנחנו תלויים בהיבט המשפטי. אם יגידו לי היום בערב שהנושא הזה עובד, זה יהיה תוך שבוע-שבועיים. משרד השיכון,

אני רוצה לציין את אכ"א,

וכמובן את סגן שר הביטחון שהוביל את זה בשנה האחרונה להחלטת ממשלה. כאיש מילואים אני יכול להגיד שזה טיפה בים. כמשרד השיכון נעשה הכל כדי לעמוד בהטבה שניתנה. יש פה את הבירוקרטיה בהיבט של התחום המשפטי. גם הראייה של המנכ"ל שלי היא להיטיב עם חיילי המילואים בנושא של דירה להשכיר. התחלנו עם התמלוגים וההטבות ביחד עם סגן השר בוועדת המנכ"לים שקיימנו. התהליך הבשיל והגיע למספר הטבות ותגמולים שמי שנושא בעיקר הנטל בסיפור הזה,

זה משרד הביטחון. הייתי שמח אם מהיום ומהוועדה הזאת היינו יוצאים לתהליכים שמביאים את שאר המשרדים לתוך התהליך, כדי שנוכל להביא דברים משמעותיים ובשורות משמעותיות למערך המילואים.

עושה את מה שהוא עושה לא בשביל ההטבות, לא בשביל התגמולים, לא בשביל ההטבה לדיור או בשביל הטבה כזאת או אחרת במס - הוא עושה את זה בשביל מדינת ישראל, בשביל עם ישראל ובשביל חשיבות המשימה הלאומית שהוא רואה בדבר הזה. המדינה, בוודאי ביום כזה, צריכה לראות את הדבר הזה מול עיניה, להוקיר תודה, ולהגיד שהיא שמה על ראש שמחתה את המערך הזה. אני אסכם את הדיון הזה בכמה מילים. אני לא אחזור על המילים הגדולות של תודות והוקרה, כי אני חושב שזה ברור לכולם וזה נאמר כאן. בכל הנושא של הטבות בדיור נעשה אחר כך פגישה יותר מעמיקה, כדי להבין איפה הדברים עובדים, מה המכשולים המשפטיים ואיך לפתור את זה. שלושה ראשי עמותות דיברו כאן על כל מיני סוגיות - רשמתי את חלקן. אנחנו נקבע פגישות עבודה קצת יותר מסודרות, כדי להבין לעומק איפה הנקודות עומדות ומה ועדת כספים יכולה לעשות. ראיתי פה כל מיני דברים שקשורים למיסוי ולפיצוי של עסקים. אני חושב שזאת הבמה, שזה החדר שיכול לפתור את הבעיות האלו. נעשה פגישה, כי חלק מהדברים שמעתי פה פעם ראשונה. כפי שפתרנו את הסיפור של מענק מילואים חוצה שנה קלנדרית, כך גם חלק מהדברים נוכל לפתור כאן. ושוב פעם, תודה רבה לכם. הישיבה ננעלה בשעה 14:25.